הדיון שלנו היום הוא על הטיפול בעסקים קטנים ובינוניים. כמובן שהדוח שיוצג עוד מעט על ידי משרד המבקר הוא דוח מלפני